בוקר טוב לכולם. היום 3 במאי 2023, י"ב באייר התשפ"ג. אנחנו דנים היום בפעילות יחידת צור על עברייני מין תמונת מצב, פיקוח ועוד. נמצאים איתנו נציגי המשרדים. המשרד לביטחון לאומי פה? רק השב"ס נמצאים כאן? נמצאים כאן נציגי המשרד לביטחון לאומי. משרד המשפטים? כנראה, בדיון השני, להבנתי.

פרקליטות המדינה?

משרד הבריאות? משרד החינוך? הרשות לקידום מעמד האישה? איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי מין נמצא כאן?

הם לא יגיעו היום? אוקיי, בסדר גמור. כל השאר הם ארגונים חברתיים. ראשית, זה הדיון הראשון שאנחנו פותחים איתו את המושב הנוכחי. זה דיון חשוב שלפי המ.מ.מ,

תקן אותי אם אני טועה, יש חובה של השר לביטחון לאומי לדווח אחת לשנה לכנסת על מצב המפוקחים בתחום עברייני המין. הדיווח האחרון נעשה בשנת 2020. גם ריכוז הנתונים שנמצאים בידינו כאן בכנסת כמי שמפקחים על עבודת הממשלה הם חסרים. אבל אני מברכת על כך שיחידת צור נמצאת כאן ונציגי השב"ס כדי שנוכל לראות את התמונה הכללית. אני מודעת לכך שיש נושאים יותר חסויים. כשזה חסוי תגידו בתחילת הדברים שלכם שזה חסוי. אם יהיו דברים שנצטרך ללבן בלשכה שלי באופן סגור נעשה את זה. אבל המטרה לראות שהנושא נמצא בסדר העדיפות הגבוה ביותר של שירות בתי הסוהר והיחידה האמונה צור כדי שנספק את ההגנה המרבית לילדי ישראל ולא רק לבנות ישראל וגם לבנים. זאת אחת הסוגיות החשובות ביותר בנושא קידום ביטחון ובתחום העברות הקשות שהוועדה עוסקת בהם. אני אפתח עם יחידת צור. מי יציג? רק הערה קטנה. אני עורכת הדין אפרת ליפשיץ מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון לאומי. אני רק אציין שסעיף הדיווח וחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עברות מין זה סעיף שהיה בהוראת שעה, והוא כבר לא בתוקף. קודם כול זאת נקודה מאוד מעניינת ואפילו קריטית. כנסת ישראל נמצאת כאן בדיוק כדי לקבל את הדיווחים האלה, ואם דבר כזה פג בתקופת הבחירות - - לא,

מתי הוא פג? זה פשוט היה לעשר השנים האחרונות - - עד מתי? זה נגמר ב-2016. סליחה, אני מדברת אלייך ואת מדברת אליי. מתי פג התוקף של הוראת השעה. בשנת 2016. אנחנו המשכנו להעביר דיווח גם בשנים שלאחר מכן. אתם מהייעוץ המשפטי? לא, אבל, גברתי - - בלי ה"לא". שאלתי שאלה. את מהייעוץ המשפטי?

למה אתם לא מגישים לשר שצריך שיהיה דיווח?

גברתי - - סליחה, הדיווח לפי סעיף קטן (א): "השר לביטחון פנים ידווח לוועדה לביטחון לאומי אחת לשנה" עומד בתוקפו. הוראת השעה של 10 שנים מדברת על סעיפים (ה) עד (ז), שזה הדיווחים של שר הבריאות והשר לביטחון לאומי, שר הרווחה אלה הדיווחים שפקעו.

לפי היועצת המשפטית של הוועדה,

עד תום 10 שנים הם יעמדו בתוקפם.

זה הפוך הרווחה והבריאות ממשיכים לדווח,

אצלם התיקון לגבי הטיפול נכנס מאוחר יותר. בכל מקרה סעיף קטן (א) הוא לא הוראת שעה, אפרת. סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יעמדו בתוקפם עד תום 10 שנים. אבל סעיף 25(ד) אומר שסעיפים קטנים (א) עד (ג) יעמדו בתוקפם עד תום 10 שנים מיום תחילתו של - - - לא סעיף קטן (א). אנחנו מדברים על הדיווח לפי סעיף קטן (א). לא, סעיפים קטנים (א) עד (ג). על איזה סעיף את מדברת? על סעיף קטן (ד). רגע, אצלנו יודעים לעשות סדר. מכיוון שהעלית פה סוגיה מסוימת אני מבקשת שאת והיועצת המשפטית תשבו כדי שאנחנו נחדש את חובת הדיווח כי זה לא צריך להיות על בסיס וולונטרי. כאן בית הנבחרים של מדינת ישראל, והתפקיד העיקרי והמרכזי של כנסת ישראל מעבר לחקיקה זה,

לפקח על עבודת הממשלה. תמיד אני אומרת בוועדה בלי תמונת מצב אין לאן להתקדם. גברתי, יחידת צור נמצאת פה עם הנתונים. רק כיוון שגברתי אמרה שהמשרד לא הגיש את הדיווח הסברתי מדוע לא. אוקיי, ליבנו את הסוגיה הזאת. תשבו ותמצאו את הדרך כדי שנעשה את התיקון לחוק. גם תיקוני החקיקה אינם חייבים להיות של הכנסת. כאשר אתם כמי שמחזיקים במשרות בכירות רגישות וחשובות בממשלה, אתם צריכים לראות את עצמכם כשליחים של הציבור לא פחות מאתנו, נבחרי הציבור. וכאשר פג התוקף המשימה שלכם היא להגיש את זה לחקיקה דרך הממשלה. אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו. אם יודעים שמ-2016 פג תוקף הדיווח היה מן הראוי בתוך סד הזמנים הארוך הזה להעיר את תשומת לבם של קובעי המדיניות, של המחוקקים, כדי שהדבר הזה ידווח. גברתי - - אין יותר לענות לי. תודה. דילגתי מעל הנושא הזה. אני רציתי להעביר את זכות הדיבור לרב כלאי גיל חמו, קרימינולוג מיחידת צור. תודה רבה שהזמנת אותנו להציג את הפעילות של היחידה,

אני אשמח אם נתחיל לראות סרטון קצר על היחידה,

נשמח לראות סרטון.

זה סרטון - - - זה לא אילוסטרציה, נכון? אלה מקרים אמיתיים?

בסרטון הקודם?

עכשיו אני מדברים על מקרים אמיתיים. אני אסביר אותם

זה לגיטימי, אבל הוא יוצר איתו קשר ומבקש ממנו טלפון. פה אתם רואים את הנגיעה הקטנה הזאת בקטין? הנגיעה הזאת פתחה תיבת פנדורה של אדם שפוגע במשך שנים

הוא עבד בסופרמרקט בתחנה המרכזית בתל-אביב, ראה את הקטינה עם אחיה הקטן יחד עם סבא שלהם באים לקנות אצלו. הוא ראה שהתספורת של הקטינה לא ישרה כל כך. הוא הציע לסבא לספר

סליחה על הבורות, אבל אני לא זוכרת בעניין אלימות כלפי נשים? למיטב ידיעתי, זה עדיין לא אושר. אז אתה מבין שזה מה שצריך לעשות בחלק ההוא.

מה שלא נכנס זה הטרדות מיניות. כל שאר העבירות: מעשה מגונה,

אינוס כל הדברים האלה זה עבירות שבגינן אדם שסיים לרצות את עונשו, ייתכן שיוטל

משרד הבריאות מייחס את זה לבעיות נפשיות?

זה בהיבט הקליני. זה מכלול של פקטורים סטטיים וגם פקטורים דינמיים של אופי העבירה. אתה קרימינולוג למה זה לא משולב? מי שעושה את הערכות המסוכנות זה פסיכיאטרים או פסיכולוגים או קרימינולוגים קלינים. זאת הייתה השאלה שלי אז יכול להיות שהקרימינולוגים הם בתוך התמונה.

מרבית הקרימינולוגים הקלינים עוסקים בהערכות מסוכנות. משרד הבריאות לא משתמש רק בפסיכיאטרים ובפסיכולוגים אתה אומר שיש קרימינולוגים שנמצאים בתמונה של הערכת המסוכנות.

כי זה היבטים אחרים לחלוטין. מאיזו בחינה? הקרימינולוג מסתכל על היבטים מסוימים. לא בהכרח מה שקרימינולוג רואה, רואה פסיכולוג או פסיכיאטר.

אין חולק על זה. הערכת המסוכנות מגיעה אלינו ואנחנו מחליטים האם להמליץ להטיל צו פיקוח בעניינו או לא. אם המסוכנות המינית של עבריין המין היא נמוכה לא ניתן להטיל צו פיקוח. ככל שהוא מעבר לנמוכה יש אפשרות להטיל צו פיקוח. לא הבנתי את המשפט הזה. אם הערכת המסוכנות היא נמוכה איך אתה קובע רף נמוך או מה מעל נמוך? כי זה מה שאמרת אם היא מתחת או מעבר. אמרתי מהן רמות המסוכנות שיש. יש כמה רמות מסוכנות. הערכת מסוכנות לוקחת את כל הפקטורים גם את הדינמיים וגם את הסטטיים שלו ובסוף היא כותבת מהי רמת המסוכנות שלו. יש כמה רמות מסוכנות. ברמת מסוכנות נמוכה אי אפשר להטיל צו פיקוח, רמת מסוכנות מעל נמוכה נמוכה-בינונית, בינונית-נמוכה,

בינונית-גבוהה וגבוהה ניתן להטיל צו פיקוח.

יש עברייני מין שהמסוכנות המינית שלהם לביצוע עבירות מין חוזרות היא נמוכה. בעניינם לא ניתן להטיל צו פיקוח. זה אדם שעבר טיפול ייעודי וכן הלאה. הערכת המסוכנות מגיעה אלינו ליחידה, ואני יחד עם היועצות המשפטיות של היחידה מגבשים המלצה להטלת צו פיקוח שעוברת לפרקליטות. מי עומד בראש היחידה? מי מנהל את יחידת צור? סג"ד אלישב ססי. באיזו היררכיה אתה בדרגות? אני רב-כלאי והוא סגן גונדר. לא אתה אחת היחידות, אתה הסגן? אני גם רוצה לדעת כמה יועצים משפטיים יש. אני לא יודע עד כמה אפשר להיכנס לדברים האלה. בוודאי שאתה צריך להיכנס לדברים האלה. אני לא מדברת על קציני פיקוח. הוצאתי את עניין הפיקוח, אני מבינה עניין. אני שואלת כמה עובדי מטה יש ביחידת צור, כולל יועצים משפטיים שנדרשים לקבוע את רמת המסוכנות שעל-פיה יוכרע הדבר. אני היועצת המשפטית של היחידה. היחידה מורכבת ממפקד היחידה ויש לו סגן. בתוך המטה נמצאים קרימינולוג היחידה, יש יועצת משפטית שזאת אני ויש לי סגנית ומתמחה. אז יש היחידה של הקרימינולוגים.

כרגע יש קרימינולוג אחד. אבל זה בבחינה ובהתהוות להוספת תקנים. מה אדם אחד יכול לעשות כשיש אלפי מפוקחים? העיסוק של הקרימינולוג בתחום ההמלצות הוא כזה שמאפשר את הפעילות הזאת. כמו שאמרתי, אנחנו עדיין בהתהוות ויש רצון להוסיף תקנים לקרימינולוגים. מ-2006 זה בהתהוות?

כמובן, נוציא סיכום גם לשר וגם למנכ"ל לביטחון לאומי. נראה לי קצת מוזר. והיחידה שלך? אני היועצת המשפטית ויש איתי עוד שתי נשות צוות הסגנית שלי ומתמחה. אנחנו אמונות על כל הנושא של כתיבת המלצות ומענים לבתי המשפט. כולל הקביעה מי מסוכן ומי לא? אנחנו לא קובעים מי מסוכן. אנחנו מקבלים את חוות הדעת מהמרכז להערכת מסוכנות, והם קובעים מהי רמת המסוכנות. אנחנו מקבלים ומתרגמים את זה לכדי תנאי צו. אז לא זה מה שהבנתי מאדון חמו. הבנתי שבסוף ההכרעה היא שלכם על בסיס האבחון של משרד הבריאות. אנחנו מקבלים את חוות הדעת מהמרכז להערכת מסוכנות עם קביעה סופית לגבי הרמה האם היא גבוהה,

בינונית-נמוכה. לאחר מכן אנחנו מקבלים את זה אלינו ומתרגמים את זה לכדי תנאי צו ובהתאם לכך גם סמכויות. אבל אנחנו קובעים את זה רק לאחר שאנחנו מקבלים את חוות הדעת של המרכז להערכת מסוכנות. כמה תיקים יש לכם בשנה? ספרי לי קצת כמה מפוקחים. לא ניכנס לעניין המפקחים. במהלך כל שנת 2022 היו לנו 1,443 מפוקחים. בנקודת זמן נוכחית הבוקר יש לנו 1,167 מפוקחים. שרמת המסוכנות שלהם מצריכה פיקוח. זה בפריסה ארצית. האם יש אזורים בארץ שהם מועדים יותר לפורענות? זה לא פוסח על שום מקום. אין מקום שהוא סטרילי. מ-2006 יש לכם כ-6,000 מפוקחים, ממה שראיתי בסרטון. השאלה שלי היא כמה מהם רצידיבסטים כמה חזרו, כמה נתפסו כשלצערנו זה הלם את חוות הדעת? גם כאלה שעצרתם אותם בזמן. בסוף כל שנה אנחנו מנתחים כמה עברות מין בוצעו במהלך תקופת פיקוח. בשנה שעברה היו, למשל, 27 עברות. אתה מדבר על עברות. אני מתכוונת גם עם חשד או כאלה שמנעתם. אני יכול להגיד לך מניעה לפי כמות הפרות הצו שעשינו ב-2022 1,147 הפרות צו. זה גבוה. 1,147 הפרות. זה יכול להיות גם

או אדם אחד זאת הפרה אחת? זה אירוע מסוים. אם היום בבוקר תפסתי מישהו שהפר צו פיקוח ואחרי זה תפסתי אותו מפר שוב כל הפרה היא הפרה. אותו אחד. תפרט איך נראה צו.

עוד לא הגענו לזה, במחילה. אני אתקדם ואגע בכול, לפי דעתי. כמה מפוקחים?

- - - אם רמת המסוכנות היא נמוכה לא ניתן להוציא צו פיקוח. זה מה שקבע המחוקק. הערכת המסוכנות היא על כל המפוקחים. יש גם כאלה שקיבלו הערכת מסוכנות והם לא מפוקחים שלכם,

אם רמת המסוכנות שלהם נמוכה אז החוק לא מאפשר לנו להטיל צו פיקוח. אבל קורה שיש רמת מסוכנות גבוהה יותר אבל אתם לא מפקחים בגלל סיבות של תקנים - - כוח אדם.

אין לנו קו אדום או קו שחור שאנחנו אומרים עד לפה. זה לא העניין. אולי באופן אובייקטיבי אתם לא מסוגלים, כי אין לכם מספיק כוח אדם. זה לא משנה, זה לא שאלה. אם יש אדם שנשקפת ממנו מסוכנות מינית אנחנו נפקח עליו,

אתה מבין מה אתה אומר? אנחנו אחר כך נשמע לא בחדר הזה את מספר המפקחים, ואז אני אגיד לך אם אתה יכול לעמוד מאחורי האמירה הזאת. כי לפעמים זה לא תלוי בך. חלק מהדברים שאנחנו שואלים פה זה כדי לראות שיש לכם גם את הכלים הנאותים. אני מאלה שמאמינים ביחידה הזאת. היחידה הזאת היא סופר חשובה, משמעותית, מצילה. רק לראות את התמונות האלה, יואב. לראות תמונות של אדם שבכלל מעז לתת יד לילדה קטנה ולקחת אותה לשירותים. ברור לי שהעבודה שלכם היא עבודת קודש מצילת נפשות. לצד זה אנחנו רוצים שתנוח דעתנו שיש לכם כל הכלים הנדרשים, את כל כוח האדם הנדרש והתקציבים שנדרשים. תודה רבה. אבל מה שלי היה פשוט חשוב להגיד זה שאנחנו יחידה מבצעית ואנחנו עושים את כל המוטל עלינו, וזה לא שיקול מבחינתנו. אם נשקפת מסוכנות מינית לביצוע עברת מין חוזרת אנחנו נפקח עליו.

אני גם אוהבת את הגישה. רבותיי, מסב את תשומת לבי עידו על אף ההערכה העצומה שיש לי על המשפט שאמרת שלפי בדיקת מבקר המדינה במאי 2018, היחס בפועל בין מפקחים - - מחילה - - לא. אני אסיים את המשפט שלי, ואז עידו יגיב ואז תוכל להוסיף. "היחס בפועל היה נמוך בכ-40% מהיחס הנדרש שנקבע. המבקר מצא כי גם לאחר איוש תוספת תקנים ליחידה שתוכננה לשנים 2019-2018 היחס בפועל צפוי היה להיות נמוך מהיחס הנדרש". אני רוצה שתגיב לזה. זה גם בסדר להגיד שאין לך תשובה. אני אומר שוב: לגבי תקנים זה בטיפול. את שאלת אותי האם יש מבחינתנו מניעה לקבל - - לא,

זה לא מה ששאלתי. אני מאוד ברורה. אני שאלתי אם אתם באמת מצליחים לפקח. אני לא מדברת על רצון. היכולת בפועל לפקח היא גם נגזרת של כוח האדם. שאלתי האם כל מי שצריך מפוקח. אתה אמרת שמי שצריך מפוקח. יכול להיות שאתה יכול להגיד את זה אבל אם יהיו לך רק שני עובדים ויש לך 1,000 מפוקחים אתה לא יכול לעשות את זה גם אם תרצה. מבקר המדינה אמר שיש פה יחס שהוא נמוך ב-40% ממה שנדרש וממה שנקבע. האם יש מישהו שיכול לתת לי תשובה על זה? אני רוצה תשובה כנה. אז אני לא מבקשת מכם כרגע את מספר המפקחים. אבל אם אנחנו רוצים שהעבודה שלכם הלכה למעשה תהיה כזאת שמכסה,

ברצון 100% מהאנשים שקבעתם שצריכים להיות מפוקחים צריך לתת לכם את הכלים ההולמים. אני אומר שמדובר בדוח מ-2018 ומאז היה גידול של מצבת כוח האדם של קצין הפיקוח, ולכן הנתון הזה כבר לא רלוונטי. עורכת דין יוסף, את יכולה לומר באחריות שאין כרגע מחסור בכוח אדם? כרגע מצבת כוח האדם, למיטב זיכרוני, הושלמה, ואין אצלנו איזשהו מחסור, לפחות בתקינה שקיימת. אני מבקשת שמישהו מכם ייצא ויבדוק אם באמת אין מחסור במפקחים שנדרשים כי זאת סוגיה קריטית בסיפור הזה. אני לא מטילה דופי במקצועיות שלכם, אבל אני כן אטיל דופי אם אין אנשים. אז תבדקו את זה, בבקשה. אתה יכול להמשיך להציג את המצגת. אנחנו שייכים לשירות בתי הסוהר שהוא תחת המשרד לביטחון לאומי. החלק השלישי של החוק נוצר בשנת 2013 נושא השיקום המונע שנמצא תחת אחריות של משרד הרווחה, רש"א וכולי. בעצם המחוקק אומר שמצד אחד אנחנו מטילים צו פיקוח על אדם מכיוון שאנחנו אומרים שנשקפת ממנו מסוכנות מינית לביצוע עברות מין חוזרות, אבל צריך לספק בידו את הכלים להטמיע שוטר פנימי. לכן כל מפוקח שנמצא תחת צו פיקוח ורק אומר "רוצה אני להשתלב בטיפול" עושים ככל שביכולתנו לשלב אותו במסגרות טיפול. הכול נעשה במימון המדינה. אני אגע בקצרה במה שנגעתי קודם: אדם הורשע בעברת מין, מקבל ענישה. אם הוא מקבל מאסר בפועל אז לאחר שחרורו ממאסר אנחנו שולחים אותו לביצוע הערכת מסוכנות. על בסיסה אנחנו ממליצים להטיל צו פיקוח. הפרקליטות מגישה את הבקשה, נעשה דיון בבית המשפט שבו נדון התיק שבו הוא הורשע בעברת מין, ואז בית המשפט מחליט האם להטיל צו פיקוח, באלו תנאים וכן הלאה. אגב, זה מעניין אם יש סחבת בבית המשפט או שברגע שאתם מבקשים הדברים האלה רצים. כי אני רוצה לדעת שזה בטרם שחרור. יכול להיות שהאדם השתחרר, וחצי שנה אחרי כן הוציאו לו צו פיקוח ובינתיים הוא פגע. אוי ואבוי. אה, אז בגלל זה שאלתי את השאלה. זה לפני שהוא משתחרר? אנחנו נערכים לכל הסיפור הזה שלושה חודשים לפני מועד השחרור ממאסר. בעצם הדיונים בדרך כלל נעשים כחודש לפני מועד שחרור ממאסר. מה קורה אם יש נפגעי עברה שפונים אליכם? האם בכלל יש להם כתובת? אני יודעת שבדרך כלל יש כתובת של מערכת מנע, למרות שגם שם יש תקלות. אם

האם אתם לוקחים בחשבון גם את נפגע העברה גם כשהערכת המסוכנות נמוכה? אם היא נמוכה אנחנו בכלל לא בתמונה. אם עבריין מין משוחרר והמסוכנות שלו נמוכה אנחנו לא בתמונה. אבל מה קורה אם נפגע העברה אומר? יש חוקים אחרים שיכולים להרחיק אותו מהעיר שבו הוא גר וכן הלאה. זה פחות קשור. זה חוק אחר. זה חוק זכויות נפגעי עבירה. חוק מניעת חזרת עבריין המין לסביבת נפגע העבירה. סליחה, במקרה כזה הנפגע צריך להגיש? מי אתה? קובי אריאלי מהמשרד לביטחון לאומי. מה תפקידך? אני ראש תחום תכניות שירות בתי הסוהר. בוא, שב סביב השולחן. יואב, כשאתה רוצה לדבר תגיד לי.

בדיוק אמרתי שהוועדה ריקה באופן מיוחד אז הגעת. - - - קובי, בבקשה. רציתי לשאול: במקרה כזה של נפגע הוא זה שצריך לבקש מבית המשפט צו? הוא זה שצריך לפעול? כן, זה למעשה צו שבית המשפט מוציא לבקשת נפגע העבירה. הוא מנותק מחוק ההגנה על הציבור. זה ממש מוזר.

אני עינת גרוסמן מפרקליטות המדינה. אני רפרנטית של שלושת החוקים שדיברו עליהם. יש שלושה חוקים שחלים על עברייני מין אחרי שהם ריצו את עונשם: "חוק הפיקוח" שהוא בעצם חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, חוק המגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, וחוק למניעת העסקה של עברייני מין. ממה שאני מבינה החוק של החזרה לסביבת הנפגע לא קשור כל כך לחוק הפיקוח וזאת בעיה. אני אסביר ואם אחר כך יהיו עוד שאלות אני, כמובן, אענה. יש חוק למניעת חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה שזה בעצם חוק ששם דגש על הנזק הנפשי שנגרם לנפגע העבירה כתוצאה מהעבירה ומחזרתו של עבריין המין לסביבת מגוריו. החוק הוא אזרחי במהותו נפגע העבירה הוא זה שמגיש את הבקשה לבית המשפט לצו, והוא מתנהל מול עבריין המין.

ככלל אבל גם הפרקליטות יכולה ליזום בקשה במקרים חריגים. "יכולה" לא עוזר - - רגע, שנייה. אני בטוחה שיהיה לך מענה. במסגרת אותו חוק בסעיף 3, למיטב זיכרוני, יש מסלולים להגשת הבקשה. אותו נפגע עבירה יכול לסמוך את ידיו על צו פיקוח ככל שהוא מוצא ולתנאים שנוגעים שם לנפגע העבירה, וככל שהוא לא מרוצה או זה לא מספיק לו הוא יכול גם להגיש בקשה לפי חוק למניעת חזרתו של עבריין מין. במסגרת חוק הפיקוח יכולים להיקבע תנאים שנוגעים גם לנפגע העבירה הספציפי, כגון הרחקה מסביבת מגוריו של נפגע העבירה. כאן יש חפיפה. שוב אני אומרת: החפיפה היא לבחירתו של נפגע העבירה. הוא יכול להסתפק כאשר נקבע תנאי בצו הפיקוח בתנאי שנקבע בצו הפיקוח, והוא יכול להגיש בקשה - - אני אגיד לך למה אני מוטרדת - - למה לשים את זה עליו?

כלי חשוב ביותר הוא הנפגע עצמו למפקחים. בסוף נפגע העבירה הוא הרבה פעמים סוג של פיקוח על אותו עבריין. בזה שיש ניתוק הקשר זה קצת מדליק לי נורה. צריכה להיות פה כתובת. או שלא הבנתי נכון. אולי אני לא הבהרתי נכון. אני רק רוצה להגיד שיש ניתוק מכוון וגם אותו חשוב לזכור. בסוף יש לנו מין שלושה ראשים בחוקים האלה: המדינה, נפגע העבירה ועבריין המין. לצד זה שאנחנו רוצים,

להגן על נפגע העבירה חוק ההגנה רוצה גם להגן על עבריין המין, בין היתר, בכך שהדיון נעשה בדלתיים סגורות וכן בכך שהערכת המסוכנות שהיא הכלי בחוק הפיקוח לא מועבר לנפגע העבירה והוא לא יכול לראות אותה. זאת אומרת בשני ההליכים הם נפרדים, ויש לכך גם תכליות. הקשר בין נפגע העבירה לצורך העניין, את מדברת על קשר ישיר ליחידת צור כדי שהם יוכלו להגיד שהם ראו את עבריין המין אם זאת כוונתך, ברמת העזרה לפיקוח או כדי לטייב אותו זאת שאלה נפרדת. אבל ברמה החוקית המשפטית יש גם הקווים המקבילים וגם ההפרדה. שאלה אחרונה: בעצם נפגע העבירה יכול בכל זאת לא רק להשתמש בחוק ההרחקה מהסביבה, אלא גם בחוק שלהם בקשה לצו פיקוח? הוא לא יכול להגיש בקשה לצו פיקוח. הפעלת החוק של צו הפיקוח יכולה להיות ביוזמת בית המשפט או על-ידי נציג של היועץ המשפטי לממשלה. אז יכול להיות מצב שמרחיקים אותו מהעיר אבל בעצם אין עליו פיקוח? לא, להפך יש עליו פיקוח אבל לא מרחיקים. לא, לא. זה לא מה שאמרתי. שני המצבים יכולים לקרות. יכול להיות מצב שיש אדם שרמת המסוכנות שלו לביצוע עבירת מין חוזרת היא נמוכה, ולכן לא הוטל צו פיקוח. אבל נפגעת העבירה מגישה בקשה וירחיקו אותו מהעיר שלה וכן הלאה. תודה. נסתפק בדברים האלה. אני מבקשת לזרז את ההצגה של המצגת. אני רק אגיד לך עוד משהו: בצו שלנו אנחנו תמיד נרחיק אותו מקורבן העבירה. אבל יש מקרים - - מה זה "תמיד"? בזה שאתם מפקחים עליו?

באחד מתנאי צו הפיקוח תהיה הרחקה מקורבן העבירה. בבקשה מבית המשפט.

יש מקרים שקורבנות העבירה פונים לבית המשפט ומבקשים לבטל את התנאי הזה כשמדובר בבגירים. כלומר צריך להבין את הכול. אנחנו גם מחויבים לדווח לנפגעי העבירה. זה מופיע בתוספת לחוק נפגעי העבירה שחלק מתנאי צו הפיקוח שנוגעים לנפגע עבירת המין היא החובה עלינו לדווח לו עליהם באופן אקטיבי. אנחנו צריכים להיכנס לקצב קצת יותר מהיר כי אנחנו ביום רביעי והמליאה נפתחת מוקדם. בבקשה, תציג את המשך המצגת. צו הפיקוח יכול להינתן עד חמש שנים. בדרך כלל בתי המשפט לא נותנים צווים מיד עד חמש שנים אלא אם מדובר במקרים חריגים. בדרך כלל כל פעם אנחנו מגישים בקשה, נגמרת התקופה המסוימת הערכת מסוכנות חדשה, בקשה חדשה. המקסימום הוא עד חמש שנים. מי יכול להישאר איתנו אחרי חמש שנים? רק מי שהמסוכנות המינית שלו היא גבוהה. או כזה שהפר. ההפרות יגבירו את המסוכנות שלו. זאת כבר לא מסוכנות הוא ביצע. ברגע שהוא הפר וביצע ועבר עבירה הוא כבר עומד לדין. זה שני דברים שונים: יש הפרת צו שיכולה להגביר את רמת המסוכנות שלו. עבירת מין תתחיל את כל ההליך מחדש.

בסדר גמור. זה מחזיר אותם לנקודה - - - לעוד חמש שנים. לא, הוא כבר ילך למשפט חדש. מי שמסוכנותו המינית נותרה גבוהה יכול להישאר גם אחרי חמש שנים איתנו, ויש לנו מפוקחים שמלווים אותנו, מה שנקרא, מראשית ימי היחידה. דינה של הפרת צו פיקוח היא עד שנתיים מאסר בפועל. רק ההפרה, גם אם אין ביצוע עבירה. כן. עאידה, מה רצית לשאול? רציתי לשאול על כמה הפרות יש לכם נתונים? בטח יש לכם נתונים. הוא אמר. בשנה שעברה היו למעלה מ-1,000 הפרות. ועבירות? עבירות מין בשנת 2022 היו 27. מתוך? מתוך 1,440. עבירות שנתפסים בזמן אמת זה באמת יחסי. אני שואלת לא במקרה כדי להבין עד כמה הפיקוח - - נדרש. לא רק נדרש, אלא עד כמה הוא יעיל, עד כמה הוא מונע. אלף ומשהו. ברגע שהם תפסו אלף ומשהו - - הם לא תספו אלף ומשהו. כן, הפרות. השקף האחרון נוגע בדיוק בשאלות האלה של הרצידיביזם ואפקטיביות וכן הלאה. אבל אם אני אעשה "ספוילר" אז אם 1.7% מעברייני המין חזרו לבצע עבירת מין במהלך שנה, ולפני הקמת היחידה זה עמד על 10.9% - אני מדבר במונחים של מספרים וזה קצת עושה זילות לפגיעה. כל עבירה היא עולם ומלואו. מה סמכויות קצין הפיקוח והאם קצין הפיקוח פועל לבד או האם יש מתחתיו אנשים או שאתה מעדיף שנדבר על הדבר הזה בחדרים סגורים כדי שלא יפגע בפעילות? אני אשמח. רב הנסתר על הגלוי בכל העבודה השוטפת שלנו.

בגלל שהמוגנות יותר חשובה נעשה דיון המשך בחדר סגור על הדבר הזה. אין לנו סיבה לתת מידע לעבריינים. זה בעצם סל המגבלות שהמחוקק מאפשר לנו להטיל על עבריין מין. אנחנו תופרים לו את החליפה באופן הרמטי. אתה יכול לדלג על החלק הזה. מספר מפוקחים לאורך השנים, בבקשה. אני עוזרת לך לזרז את זה לפני שייגמר הדיון. אנחנו רואים שמרגע הוקמה היחידה ב-2006, שימו לב: ב-2007 75 מפוקחים ומשם אנחנו רואים גידול הולך ועולה. משמע יש פעילות. אני רוצה לייחס את זה לפעילות ולא לגידול במספר עברייני מין. בהתחלה קיבלו מכסה מסוימת רק ממסוכנות בינונית וכן הלאה.

אפשר לדלג על רמות המסוכנות. פילוח סטיות מיניות, בבקשה. למה - - - הרבה זמן לא מציג. כן, אבל רמת המסוכנות שנכללת בפיקוח זה דבר חשוב. עאידה, דיברנו על רמות המסוכנות לפני שהגעת. רק משפט על רמות המסוכנות: כפי שאתם רואים מרבית המפוקחים שלנו, 60% מהם, הם ברף הגבוה של רמות מסוכנות: בינונית-גבוהה וגבוהה. אם תחשבו על 1,400 איש, 60% מהם, לדעת מעריכי מסוכנות, הסבירות שלהם לביצוע עבירת מין חוזרת היא בינונית-גבוהה וגבוהה. זה לא מעודד אותנו. אתה יודע מה זה אומר? שמסתובבים בקרבנו כל כך הרבה עברייני מין שמסוגלים לפגוע ברמת מסוכנות גבוהה. אבל כאזרח אם גורמי המקצוע אומרים לך שיש 60% אנשים שבסבירות בינונית-גבוהה וגבוהה עלולים לבצע עבירת מין בפיקוח, ואני אומר ש-1.7% ביצעו - - את זה הבנתי. אבל כרגע אנחנו יודעים שיש כ-600 איש שמסתובבים והם ברמת מסוכנות גבוהה. זה לצערנו. זה אחרי שהם ריצו עונש. זאת המציאות. פילוח סטיות מיניות אתם מצביעים על כך שפדופיליה זה, לצערנו - - זאת הסטייה העיקרית והמרכזית שאיתה אנחנו מתמודדים. יש גם נתון מעניין שאתה יכול להיות עבריין מין ויכול להיות בפיקוח עם רמת מסוכנות וכן הלאה גם אם אין לך בכלל סטייה מינית. אוקיי, תודה. מה זה פראפיליות? אני לא אתעכב על זה, זה שקף נסתר. רק לפרט לגבי סוגי הפרפיליות את רוצה שנתעכב על זה?

מין הקורבן וגיל הקורבנות, בבקשה. זה הפילוח של המפוקחים שלנו בנקודת הזמן הנוכחית הבוקר לפי גיל הקורבנות. קודם כול אני רוצה להחמיא לכם: אתם הגעתם מאוד מסודרים. כשצריך לומר מילה טובה - - גם אני הגעתי היום - - לא התכוונתי להעיר באופן שלילי בהשוואה. אני רק אומרת כי היית בדיון הקודם. אני באמת מעריכה את זה שהגעתם בצורה מסודרת עם נתונים מדויקים. זה לא דבר מובן מאליו. כמובן, אנחנו בודקים אחר כך את כל הנתונים בדרכנו שלנו.

את גם מוזמנת לבוא אלינו ליחידה. אנחנו נבוא ואפילו נצטרף לצוות פיקוח.

עאידה ויואב, קודם חשבתי על זה שאולי יום אחד נצא לשטח עם יחידת פיקוח. אנחנו סומכים על יואב שהוא יודע להשתיק אותנו כי הוא היה במשטרה הרבה מאוד שנים. הוא לא מנסה להשתיק אותך. לא, להשתיק אותי שלא נחשוף את עצמנו. אבל אנחנו באמת רוצים להצטרף, לראות איך זה עובד בשטח. רואים שהסבירות שקטינה ממין נקבה תיפגע היא גבוהה יותר. יותר מבנים? יותר מבנים, כן. אני חושבת שזה לא מדויק כל כך כי בהרבה מקרים גם במרכזי הסיוע נתנו לנו סטטיסטיקה שמעידה על כך שגם בנים נפגעים באחוזים כמעט זהים. אליכם מגיעים מי שכבר עבר את כל המסכת. עד גיל 12 לפעמים בנים ובנות - - לקורבן ממין זכר קשה יותר להתלונן במשטרה. אני פשוט מדבר על המפוקחים שנמצאים אצלנו. זאת הכוונה. לא אמרתי, חלילה, משהו אחר. יש משהו שאני לא מבינה בטבלה. מין הקורבן כתוב "זכר", "נקבה" ויש לנו 118 גם זכר וגם נקבה. הוא פגע גם בזכרים יחד.

שלום, חברת הכנסת מירב בן ארי. גיל הנפגע: 3-0, 11-4 18, 450 וואוו, זה מספר כל כך קשה. 15-12 500. אנחנו רואים שבגיל ההתבגרות יש הרבה פגיעות. 18-16 252, 18+ - אנחנו רואים שגם בבגירים זה גבוה.

עשיתם מחקר איזה שינויים יש? אנחנו עובדים עכשיו על מחקר.

אנחנו נשמח שברגע שהמחקר הזה יהיה בפניכם תבואו להציג את זה. 70% מהמפוקחים פגעו בקטינים זה המון. זה אותו מספר שקודם הראית בפילוח של הפגיעות. זאת החלוקה של פוגעים בקטינים לפי רמות מסוכנות. זה מה שראינו קודם. לא, זה משהו אחר. זה ספציפית למי שפגע בקטינים החלוקה לרמות מסוכנות. בתוך הקטינים?

מי שהורשע בעבירת מין כלפי קטין מה רמת המסוכנות שלו. אני רוצה להודות לך. לסיכום? זה מספר הפרות הצו ב-2022 כמה ראיונות אזהרה עשינו, כמה תלונות במשטרה וכמה כתבי אישום על הפרות צו הוגשו. תודה רבה. עורכת הדין יוסף, תרצי לומר בקיצור כדי שאוכל להעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת, ואז ליתר משרדי הממשלה ולארגונים החברתיים? בבקשה. כמו שאמר חברי בהתחלה אנחנו מודים על הזכות להגיע לכאן. המטרה מאוד חשובה. בסופו של דבר המטרה בהגעה שלנו לכאן הייתה להראות שיש מי ששומר, יש מי שמפקח בחוץ. אנחנו מגנים על כל הציבור הילדים, נשים, גברים. אנחנו נמצאים בכל מקום 24/7 וזה חשוב. וכשבדקת עכשיו את הנתון מה העלית בחכתך? כמו שאמרתי, יש אמנם פער קטן. אם גברתי תרצה אני אוכל לדבר במספרים אבל אני מעדיפה לא לעשות את זה בפורום הזה. בכל מקרה אנחנו נמצאים כרגע בעבודת מטה תהליכית מתקדמת לצורך הגדלת היחידה ושל קציני הפיקוח בפרט. למרות ששוב אני אומרת זה לא משביע רצון שיש רק קרימינולוג אחד ביחידת המטה כשאנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 מפוקחים. גם הלשכה המשפטית נראית לי קטנה מידי. המשרד לביטחון לאומי, מי הנציג הבכיר ביותר? אני מנהלת מחלקת תכנון. אתם צריכים לתת דגש מיוחד שיהיה דיון מיוחד אצל השר לביטחון לאומי או אצל המנכ"ל שלכם כדי לדון בתקציב הנדרש. זאת לא יחידת סמך קטנה זה ממש דיני נפשות. אנחנו מבינים שזה מאות פצצות מתקתקות שמסתובבות לנו ברחוב. אנחנו רואים הרבה מאוד יחידות ואגפים שמושקעים בהם הרבה מאוד כספים, ופחות משמעותי להשקיע בהם מאשר בנושא הזה. לכן אתם צריכים להוביל לחיזוק יחידת צור. יש עוד משהו שתרצו להגיד לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור? הצרכים של כלל היחידות בשב"ס מונחות על שולחן השר ונבחנות,

הדברים יובאו לידי ביטוי כאשר ייחתמו הסיכומים התקציביים - - זה לא מה שביקשתי ממך. - - והאמירות - - לא,

האמירה שלך לא מקובלת עליי. כלל היחידות, האגפים זאת תשובה מורחת, גברתי. את ישבת איתנו פה קרוב לשעה. את ראית את רמת המסוכנות, נחשפת לנתונים ולמספרים שאני בטוחה שהכרת לפני כן ואולי עכשיו יותר. אני רוצה דיון מיוחד לא בתוך שב"ס, אלא אצלכם או אצל השר או אצל המנכ"ל כדי שתבדקו שיש כל הסיוע התקציבי או בכלל ליחידת צור.

בבקשה, חבר הכנסת יואב

האמת היא שחלק מהדברים אתם לא מעוניינים לשים פה אבל לדעתי חשוב לדעת בנפרד כמה מפוקחים וכמה מפקחים יש על האירוע הזה. בסוף ברור לי שכולם נמצאים באילוצים

שירות בתי הסוהר, יש לו עוד דברים לעשות.

משחקים על האירוע הזה. אבל אנחנו לקראת תקציב מדינה ויש לכנסת תפקיד. אני לא אכניס אתכם לאירוע הזה אבל הנתונים שנדע יגידו לנו מה אנחנו עושים בוועדות השונות. כי בסוף זה לא תקציב צבוע, נכון? זה בבסיס? הוא בבסיס אבל הוא לא צבוע. יש יחידות שהן צבועות על-ידי האוצר או בהסכמות פנימיות.

תאורטית אפשר לעשות הסטות תקציביות, ויש המון אילוצים בשירות בתי הסוהר כמו שיש אילוצים במשטרה או בכל משרד ממשלתי. לכן פה בא לידי ביטוי ה-say שלנו כחבר כנסת בוועדות השונות. בוועדת כספים יהיה דיון על התקציב, בוועדה לביטחון הפנים ובמקומות אחרים. אנחנו נרצה לדעת את הנתונים האלה כדי לדעת כיצד אנחנו מתנהלים נכון. כדי שנוכל לפעול גם למענכם כדי שהעבודה תהיה יותר נכונה, גם למען הציבור. אנחנו לא רוצים להכניס אתכם לסיפורים מה אנחנו עושים פה, אבל חובתנו לדעת את הנתונים האובייקטיביים. הרי בסוף צריך להסתכל על כל השרשרת. רמת החשיפה בעבירות מין היא נמוכה מלכתחילה גם בפדופיליה. ככל שעושים מאמצים בסוף זה מגיע לשירות בתי הסוהר מה שמגיע לשירות בתי הסוהר. אני לא רוצה להרחיב את הדיון. הרי אין פיקוח במקום שבו אין הרשעה פלילית ואין מאסר. אני מניח ויודע שיש הרבה מאוד קליינטים שלא מגיעים, שיש אלף ואחת בעיות באיסוף ראיות, הגשת כתבי אישום וכולי. כלומר אלה שכבר מגיעים - - וגם אלה שמגיעים רק 86%. גם אלה

מתוך אלה שמגיעים אנחנו רואים שיש שיעור רצידיביזם גבוה. לכן כמה יושבים סליחה על הביטוי על הווריד של האנשים האלה שהם פצצות מתקתקות בצורה כזאת או אחרת בסוף זאת שאלה של אמצעים. ברורה לי האמירה הכללית, ואני מקבל אותה אנחנו עושים כל מה שאנחנו מסוגלים. אין בעיה בכלל. אבל יש הבדל אם יש 300 מפקחים שלא ניכנס למספרים כמו שאמרנו או יש 50 מפקחים. זה ההבדל בתדירות של הפיקוח. ואם שיעור הרצידיביזם הוא 70% זה אומר שככל שנפקח יותר כי 70% אנחנו יודעים שיעשו לכן יש פה say גדול מאוד, ולכן לא בפורום הזה צריך לדעת את הנתונים. בסוף סטטיסטית לי חשוב לדעת רק דבר אחד: כמה פעמים במהלך חודש מנטרים עבריין מסוכן בדרג הבינוני-גבוה? זה הנתון שמעניין אותי. אל מול זה נדע מה לעשות. אני לא שם את זה על ראשכם ולא על הראש של אף אחד זה על הראש שלנו.

אני בכלל אומרת שמי שמפר צו צריך לפרסם את התמונה שלו בכל חוצות העיר. בחיי. אני מבינה שזה לא עומד בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. - - - עאידה, יושבת-ראש הוועדה הקודמת, אומרת שבארצות-הברית יש מקומות שמפרסמים. הייתי רוצה לא כאן בפורום הזה, אני מבין את האילוצים שלכם תביאו ליושב-ראש הוועדה את הנתונים המדויקים. יש חמש רמות, אחת מהן לא מפוקחת. אז בארבע הרמות שנשארו לפיקוח כמה מפוקחים סטטיסטית האנשים ברמה 2,

4 ו-5 במהלך חודש ובמהלך שבוע או שנה כמה פעמים ראו אותם ועקבו אחריהם. כשנדע את הנתון הזה נדע מה לעשות עם דברים אחרים שביקשנו לעשות. תודה רבה ותודה לכם על העבודה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

תודה רבה על הבאת הדיון הזה. אני מסתכלת על הרשימה של מספר המפוקחים לאורך השנים ואני חייבת להגיד שעצם העובדה שעבירות הרצידיביזם ירדו מלפני הקמת היחידה ועד היום מ-10.9% ל-1% זה כבר מעיד. אבל אני מסתכלת על הרשימה של מספר המפוקחים ואני רואה שהייתה קפיצה מסוימת בשלוש השנים הראשונות. אבל כמעט מ-2015 אתם עומדים על 1,500-1,400 וזה נראה לי קצת משונה. איך מ-2015 עד 2023 יש כמעט אותו מספר, וכמה מתוכם כבר מפוקחים לאורך הרבה שנים. כלומר כמה מפוקחים נוספו כל שנה בין השנים האלה וכמה מתוכם הם המשך של פיקוח? מספר מפוקחים יש לנו. לא, אני מדברת על מספר המפוקחים. זה נראה לי קצת משונה שמ-2015 עד 2022 יש כמעט אותו מספר מפוקחים. שנית, כמה מתוכם מפוקחים לאורך שנים וכמה היתוספו כל שנה? שאלה טובה כי באמת אמרתם שהם מפוקחים עד חמש שנים. יש כאלה שממשיכים להיות מפוקחים אחרי חמש שנים. תרשמו את השאלה הזאת. אנחנו רוצים לדעת כמה חפיפה יש בין אותם אנשים. על כל זה יש נתונים. צריך להוציא אותם, ואין שום בעיה.

זה בשבילי כלי עבודה להבין איך אתם עובדים ועד כמה אתם מספיקים. יש לנו בעיה אחרת שנגע בה חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שאליכם מגיע בסוף מה שהצליח לעבור דרך המסננת של המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט. כלומר אנחנו יודעים ששיעור הגשת כתבי אישום בתלונות על תקיפה או עבירת מין הם הכי נמוכים כמעט בכל העבירות. מגיע אליכם מה שעבר את מה שנקרא "סף הראיות", והצלחתם להביא לבית משפט. השאלה היא המפקחים. שאלת על מספר המפקחים. אני רוצה לשאול המפקחים הם על תקן מלא רק לפיקוח או זאת עבודה נוספת?

זה התפקיד שלהם. זה לא כמו במשטרה. אלה קציני פיקוח שזה מאה אחוז התפקיד שלהם. עאידה, לסיכום, בבקשה. לשאלתך, חברת הכנסת תומא סלימאן, הדיווח האחרון שהיה לכנסת עם מידע רלוונטי - - רגע, מה אתה רוצה להגיד עכשיו? רגע, רגע, מירב, תני לו. שנייה - - אז תגידי לו אחר כך.

על המפקחים?

אבל, מירב, תני לו. רגע. כי אני עשיתי את הטעות הזאת. תסמכי עליי. לא סתם - - - לא, אנחנו לא אומרים על המפקחים. אמרנו בתחילת הדיון.

אמרנו לאורך כל הדיון שלא נכנסים - - כן,

בבקשה. לגבי תוספת של מפוקחים חדשים בשנת 2018 הוצאו צווי פיקוח ל-320 עברייני מין, מחציתם לתקופות פיקוח עד שנתיים, ומחציתם לתקופות פיקוח עד חמש שנים. אני מניח שחלקם זה צווי פיקוח שחודשו בתום התקופה אז אני לא יודע כמה מהם חדשים מאוד וכמה מהם ממשיכים. אבל 320 בשנה זה נכון ל-2018. חדשים. צווים חדשים שהוצאו.

זה סדר גודל, אז מרביתם הם אנשים שעוברים משנה לשנה. שליש חדשים ושני שליש שכבר נמצאים.

תודה. שאלה במקומה. אתם גם תביאו את הנתונים בהתאם לשאלות ששאלתי. תרשמו אותן. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

קודם כול אני רוצה להגיד לכם תודה. אני ביקרתי ביחידה והלכתי גם לסיור בבית של מפוקח עם פקחים. אני אומרת את זה בעיקר למשרד לביטחון הפנים, לנסיה יודיץ': אני לא יודעת כמה מכם ביקרו ביחידת צור ודיברו עם פקחים. אני גם הייתי בבית של מפוקחים יחד איתם. זאת יחידה קטנה ואיכותית. אגב, הפקח זאת העבודה שלו. זאת עבודה שלא מסתכמת בשעות שלו במשרד, אלא הרבה מעבר לכם. מה גם שזאת עבודה מאוד קשה עם האוכלוסייה שנמצאת הכי בקצה. ההתרשמות שלך שהיחידה קטנה? חד-משמעית. אני גם לא אגיד את המספר - - למה? אסור. קיימתי דיון בוועדה בראשותי על יחידת צור וזה אסור. אני אגיד לך אחר כך. את יודעת שיש צורך לשפר - - חד-משמעית. אני אומרת את זה לנסיה כי היא אגף תכנון. אבל אפשר להבין - - - תני לי רגע לדבר. אני אגיד לך את זה אחרי זה. תאמיני לי. לא מפרטים את מספר המפקחים. - - - לא, אנחנו לא נפרט כמה מפקחים יש. אנחנו נעשה את זה בדיון חסוי. תודה. מירב, תמשיכי, בבקשה.

- - - אחר כך אנחנו נדע. מאתנו לא יסתירו.

ככה, כי זה חסוי. העניין הוא שהם צריכים להכיר את היחידה הזאת, אם בכלל ביקרתם. ואם ביקרתם שם הרי ברור לכולם שמספר המפוקחים קטן. לא אגיד את המספר לא משנה. זאת שאלה טובה האם היא ביקרה שם. אני מניחה שלא. אני אחסוך לך. גם ביחידת צור אני לא יודעת כמה חברי כנסת או מישהו בכלל ביקר. אני זוכרת שכשבאתי ליחידת צור אמרו לי ששנים לא היו בכלל חברי כנסת. עזבו, את זה נשאיר בצד. אני רוצה להגיד לך שני דברים: א', היחידה קטנה וחד-משמעית לא עומדת במשימות שלה אתם צריכים להתכנס לזה. דבר שני, מה שראיתי בעיניים שלי זה שאפשר לשפר את זה באמצעות פיקוח טכנולוגי. חבר'ה, חייבים להתקדם. הביקורים הפיזיים בבתים שלהם זה אקסטרה ואני הלכתי בעצמי למפוקח. אני שאלתי שאלה הכי בסיסית: הרי רוב הפדופיליה היום היא ברשת, און-ליין. היום הסיכוי שהוא ילך לגינה הציבורית ויחפש את הילד הוא נמוך כי יש הרבה הורים וילדים. מספיק שמסתובב חסר בית וההורים או הסבתא מתקשרים למשטרה. הדבר הכי בסיסי אתם לא רואים את המחשב שלו? הרי עכשיו הוא מתכתב והם לא רואים את המחשב. אה, זה מעניין. את אומרת שהפיקוח הוא לא על אמצעים טכנולוגיים. לא, לא, יש לנו סמכות חדירה למחשב ולנייד. אבל זה פיזי פשוט. אבל מתי יש לך סמכות חדירה למחשב?

מתי? כשיש לך חשד? לא, לא. אנחנו מקבלים את זה במסגרת הצו. רגע, הייתי שם וראיתי גם את המחשב. אבל הוא אומר שיש להם במסגרת הצו.

איפה הטלפון הנייד שלו? צו פיקוח שאוסר על מפוקח ליצור קשר עם קטינים וברשתות חברתיות או בתכנים פורנוגרפיים ניתנת לקצין הפיקוח סמכות חדירה למחשב או לנייד שלו. לפי סעיף 18 שיש לו אפשרות. הנקודה היא שצריך פיזית לגעת במחשב עצמו. זה העניין. אם הייתי במשרד לביטחון לאומי הייתי מרחיבה את הפיקוח הטכנולוגי כי היום כל הפדופיליה היא ברשת שם הם נמצאים. הם כבר לא בגינות. שנית, הגדלת מספר המפקחים, ושלישית מה שהייתי אומרת להם למה אין עיניים שרואות את הטלפונים הניידים שלהם? למשל, סוג של משלט שרואה. ואז לא צריך כל כך הרבה חבר'ה פיזית, ואת הכסף ששמת על מפקח שעולה המון כסף, בצדק, שימו על אוזניים ועיניים עליהם כי הם ברשת וגם מכיוון שזה חוסך. בעניין הזה שב"ס בעזרת המשרד לביטחון לאומי, ובטח האגף שלך שהוא מאוד דרמטי פה בדיון, חייב לעשות קפיצת מדרגה טכנולוגית ביחידת צור. מילה אחרונה לסיום: אני הייתי בבית של מפוקח וגם דיברתי איתו. אני ניהלתי מרכז לנוער בסיכון בנתניה במשך 10 שנים. אמרו לי ביחידת צור שמכיוון שגדלתי בנתניה הם ייקחו אותי לבית של מפוקח בנתניה. את לא מאמינה הבית שלו נמצא חמש דקות מהמרכז שלי ברגל. אני ברחוב ואני רואה את המרכז שהקמתי. למה אני מספרת את זה? כי אני כן חושבת שגם השיקום הוא חשוב. דיברתי איתו והוא אמר לי, אני קם בבוקר, אני עובד, יש לי אפשרות לקבל זריקות דקפפטיל. בטח דיברתם על זה. אבל השיקום הפיזי והנפשי והחזרה לקהילה הוא כן חשוב בעיניי. ויחידת צור עושה את זה. זאת אומרת מעבר לפיקוח ולהסתכלות היא גם באמת רוצה שהוא ימצא עבודה ויחזור לקהילה.

פחות חשוב שאנחנו רוצים לעשות - - - תודה על השאלות החשובות. אני אגע בסיפא של הדברים שלך. כמה אנשים מונה האגף לשיקום? של שב"ס? רגע, זה משהו אחר. במצגת היה כמה מפוקחים נמצאים במרכזים לשיקום מונע. לא, השאלה שלי אחרת: כמה אנשים היום אמונים מקצועית על תהליך השיקום? החלק של השיקום שייך למשרד הרווחה. הם כאילו עושים את זה אקסטרה. יש גם ממ"י פרוסים בכל רחבי הארץ קציני מבחן וכן הלאה. היום מפוקח שרק אומר שהוא רוצה להשתלב בטיפול כולנו נעמדים על הרגליים והופכים הכול כדי שהוא ישתלב בשיקום.

משטרת ישראל, בבקשה, בקצרה על שיתוף הפעולה עם היחידה. אני משערת שלמפקחים יש סמכויות מסוימות אבל לא סמכויות שהמשטרה מוקפצת בביצוע עבירות והפרות.

המפקחים הם אלה שבאים לדווח על הפרה. אבל לעצור יש להם סמכויות מעצר? אנחנו עוצרים ויחד איתם מתייעצים עם הפרקליטות. חשוב לי להגיד שכל מפוקח עבירת מין מוכרז אצלנו במסוף. זאת אומרת אם, לצורך העניין, שוטר תנועה במחסום בודק ורואה שהוא מפוקח מין יש מספר טלפון ואנחנו מתקשרים לקצין הפיקוח, והוא שואל אותו שאלות בטלפון. אז אתם ממש כלי עזר למפקחים. כמה פעמים קרה לכם שאתם מתקשרים למפקח אבל אתם תמיד נאלצים לעשות לבד? הם עונים. אני מאמינה שהם עונים. הוא לא זמין כי הוא עוסק מפוקח אחר. כל יום זה קורה. לא להתערב. רב כלאי, קיבלת מספיק זמן.

שוטר תנועה במחסום עוצר ורואה מפוקח עבירת מין נא להתקשר לגיל. הוא מתקשר לגיל, וגיל שואל אותו בהתאם למגבלות, האם יש לו טלפון.

הוא אומר לו, תודה, אנחנו יודעים כבר שיש הפרה. אם הוא אומר לי שיש הפרה אני מעכבת, לוקחת לתחנה. מי היחידה אצלכם שנמצאת בקשר עם יחידת צור? אנחנו, חקירות. מי זה "אנחנו"? אתם הכרתם לפני כן?

אנחנו מכירים, באים - - אתם עובדים באופן שוטף עם המשטרה? יש לכם טענות על זה שהמשטרה לא עונה, יחידת צור? 100 תפוסים מידי? נפגשנו לפני יומיים בהכשרה אצלנו. שאלת הבהרה 105 מה החיבור אליהם? אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא. אני רוצה לדעת ברמה הפרטנית כל הרשימה של האנשים - - אני לא יכול להעביר אליהם אבל אני נעזר בהם. למה אתה לא יכול? אני נעזר בהם, אני לא יכול לתת להם את זה. הוא לא יכול לתת אבל הוא מקבל את הדיווחים על התלונות. תרשו לי אתה יכול. נציגת חטיבת החקירות תסביר למה אי אפשר לקבל את הרשימה, להכניס אותה למאגר של 105. חברים,

אני לא בצד הזה של השולחן אבל הייתי.

אני אבדוק את זה. אז אני אומר לכם כבר: קחו את זה כהצעת ייעול. דיברתם קודם על פיקוח ממוחשב יש יחידה שלמה שעוסקת בעניין הזה ברשת. אם יש בעיה תגידו לנו, נפתור אותה. אני לא חושב שיש בעיה חוקית. אבל לא יכול להיות שלא יהיה חיבור רוחבי. עם תחנות מחוברים, ועם יחידה אופרטיבית שמתעסקת ויש לה מומחיות ברשת

תודה, חבר הכנסת סגלוביץ'. קחו את זה לתשומת לבכם ותקיימו על זה ישיבה בהקדם עם 105 שזאת גם סוגיה בפני עצמה שצריך להנגיש לילדים. עורכת הדין מיטל שפירא, יועצת משפטית, הלובי למלחמה באלימות, בבקשה. אני אהיה קצרה כי כבר נגעו בהרבה נקודות.

אני אגיד שאנחנו יודעים את הנתונים: אחד מכל חמישה ילדים נפגע, אחד מכל שבעה ילדים וילדות נפגע מינית בתוך המשפחה. אלה מספרים מאוד לא מדויקים. אלה המספרים. אני ראיתי מספרים אחרים. זה לא אחד משבעה, זה אחד מארבעה או אחד מחמישה.

אחד מכל חמישה ילדים נפגע מינית, אחד מכל שבעה ילדים זה גילוי עריות. יכול להיות שבגלל זה היה בלבול. אז איך יכול להיות ש-80% מהילדים שנפגעים זה בתוך המשפחה? מאין את מביאה את הנתונים? מהמועצה לשלום הילד, מארגוני הסיוע. תפתחי, אין בעיה. לא, אני מבקשת, ואני אומרת את זה חד וחלק: יש לי הרבה כבוד לארגונים חברתיים אבל אף אחד לא יציג פה מספרים ונתונים בלי להצביע על המקור. יש לי המקור ויש לי נייר עמדה. עם כל הכבוד, אנחנו ארגון סיוע - - לא,

תקשיבי. את רוצה את זכות הדיבור - - אפשר להמשיך?

קודם כול, תפנימי את מה שאני אומרת לך: אני לא אקבל את זה גם מארגונים חברתיים שלא יציגו לי מקור. יש נתון, אני יכולה לשלוח לך עכשיו. אז תגידי שזה מאיגוד הסיוע. אוקיי. לפי הנתונים של המשרד לביטחון פנים יש 260 פגיעות מיניות ביום. אז ברור שזה קצה הקרחון. מה שרציתי להגיד שזה נהדר שיש מספיק כוח אדם כרגע אבל ברור שאין מספיק מפוקחים. אז לצד המהפכה של ערכות האונס - - אין מספיק מפוקחים או מפקחים? מפוקחים. לצד מהפכת ערכות האונס שהובלנו יחד עם בן ארי בשנה שעברה זה ברור שיש שינוי מאוד משמעותי בכל הנוגע לראיות בעבירות אונס. ראיות פורנזיות. נכון. ראיות פורנזיות של ערכות אונס בעבירות מין לצד התהליך של שנה שעברה של המשטרה לטיוב כל ההליך של קבלת תלונה מנפגעת עבירות מין יש לנו גם תהליך גם עם הפרקליטות, שולחנות עגולים. באמת יש שינויים מאוד גדולים. אני יודעת שהלובי עושה עבודת קודש בנושא של קידום מדיניות. אנחנו יודעים שיעל שרר נמצאת עם היד על הדופק בנושא הזה עם סם האונס. גם אנחנו מגובות בנתונים אבל לא משנה. יחד עם המגמה של בית משפט להקשיח אני רוצה להבין אם יש עבודה מתוכללת של משרד המשפטים והמשרד לביטחון לאומי כדי לדאוג שיחידת צור

הפערים העצומים כיום בין אחד מתוך שבעה ילדים שנפגע בגילוי עריות לבין 1,400. יחידת צור היא לא פיילוט, שיהיה ברור. אנחנו נבדוק את העניין שחבר הכנסת סגלוביץ' דיבר עליו לעניין התקציב בבסיס צבוע או לא צבוע האם זה באמת תלוי בקפריזת שר כזה או אחר או נציבת שב"ס. את זה אנחנו באמת צריכים לדאוג לקבע. אנחנו מבינים שיש פה יחידה שצריך להרחיב, כפי שאמרה חברת הכנסת בן ארי שהייתה שם וביקרה ועשתה סיור. גם אנחנו, חברי הכנסת, נצא בקדנציה הזאת לשטח.

השאלה שלי היא מה יקרה עוד כמה שנים כשכל התהליכים החשובים שקורים עכשיו ייצאו לשטח ויהיו,

הרבה יותר מפוקחים האם אז נעמוד בדיון הזה ונגיד, העניין הוא שאנחנו צריכים להסתכל פני עתיד. נכון שעכשיו יש מספר מפוקחים מסוים. צריך להבין שבהמשך יהיו יותר מפוקחים. כמובן, זה לא פיילוט. אני מתכוונת שכשיש מדינה של 9 מיליון אנשים יש לך 1,400 מפוקחים. ברור שהיחידה הזאת צריכה להיות הרבה יותר גדולה. תודה רבה. על זה אנחנו מסכימים, כמובן. עורכת הדין מאירה בסוק, את רוצה להגיב? אני מנעמ"ת. יש לי שאלה לנושא הקרימינולוגיה: משרד הבריאות עושה את הערכות המסוכנות. יכול להיות מצב שבגלל שאתם בשב"ס תגידו, אתם נתתם הערכה נמוכה ואנחנו חושבים שלא? אין לכם שיקול דעת. שאלה שנייה כשאתה אמרת ש-70% הם במסוכנות גבוהה האם יש הצעה בתוך בית הסוהר לטיפול משקם?

הם מסכימים? יש היום בתוך שירות בתי הסוהר ארבע מחלקות לטיפול בעברייני מין: בבית סוהר "חרמון", בבית סוהר "רימונים", ב"מעשיהו" וב"דקל". לבד מזאת יש קבוצה במב"ן. כלומר חמש קבוצות פעילות שקיימות בתוך שירות בתי הסוהר. התוצאות - - - זה דיון אחר. זה כל כך רחב ולכן לא ניכנס לזה עכשיו. אושרה פרידמן מהרשות לקידום מעמד האישה, בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה. הסוגיה שמטרידה אותנו זה שינוי החקיקה בהקשר של ההטרדות המיניות שלא כלולות בחוק, כפי שציינתם. זה אחד הדברים שמטרידים אותנו. אני רוצה להצטרף לפרגון של היחידה שאף על פי שהיא נמצאת פה בפרק זמן קצר היא עושה פה עבודה סופר משמעותית ומעניינת. אני מתחברת לעובדה שסוגית הנתונים היא מאוד קריטית. הסנכרון של המידע הוא מאוד משמעותי וחשוב. לכן גם לחשתי שהפילוח של המידע משנה לשנה מאוד משמעותי כדי להראות את מגמת השינוי ולא להתייחס רק למספר שהולך וגדל כי זה גם יעיד על העבודה ואולי עד דברים אחרים שצריך לעשות. עכשיו יש לכם שרה אז בעניין ההטרדות שמטריד אותך היא יכולה להגיש הצעת חוק. אני מבקשת מכם רשות להגיש לשרה שלכם. זה חלק מתכניות העבודה שלנו בהחלט. אפשר להגיש את זה ביום אחד ולבקש מהשרה שתגיש הצעת חוק ממשלתית. אנחנו נצמיד לה הצעת חוק פרטית. יש עבירות של הטרדה מינית שבהחלט צריכות פיקוח. תודה רבה. ליאור ממשרד החינוך, מנהל אגף הביטחון, בבקשה. כמה מקרים? מהי תמונת המצב? אין לי פה כל הנתונים. אני רק אגיד שכל אנשי ההוראה בכל סוגי ההעסקה מבצעים בדיקת מידע פלילי לפני שמתחילים לעבוד. מה זאת אומרת שאין לך נתונים? איזה נתונים את רוצה? כמה עברייני מין עשו עבירות מין בשער בית ספר, בסביבת ילדים? אין לנו הנתונים האלה.

אלא אם כן הוא איש הוראה. אתה אגף ביטחון? אתה אחראי על קציני הביטחון במחוזות? בוודאי, כן. אז, תראה, ליאור, כשאני מביאה את הילד שלי לבית הספר יש לי שתי אופציות: יש שביל שאפשר ללכת בו וזה חוסך לי חמש דקות של נסיעה והורדה כי זה מקום עמוס או שאני מורידה אותו בשער של בית הספר. ואני אומרת לך שכאימא אני ממש חרדה לשלוח אותו בשביל הזה. כי פעם היה איזה אדם שהסתובב שם וגם הגיע לשער בית הספר. אתה לא מדווח על-ידי קציני הביטחון שלך אם קורה משהו? ראינו עכשיו אדם סליחה על הביטוי שאונן בתחנת דלק. מגיע אדם לשער בית ספר או בגדר בהפסקה ועושה דבר כזה קצין הביטחון שלך לא מדווח לך? בואי נעשה סדר: כל מה שקורה בין כותלי בית הספר זה באחריות שלנו, כל מה שקורה מחוץ לכותלי בית הספר זה באחריות משטרת ישראל, לפי החוק. אני לא מקבלת את זה - - רגע, שנייה. אני מבקשת ממך, ליאור, אני בטוחה שאתה עושה עבודה רצינית. זה לא מכבד אותך אם אתה לא יודע כל מה שקשור לתלמידים של בית הספר שלך. אם יש באופן קבוע קבוצה של תלמידים מבית הספר שהלכו לסופרמרקט לא רחוק מבית הספר לפני שההסעה הגיעה, אתה צריך להיות מדווח על זה אם הילדים האלה מותקפים. אבל הוא בכל מקרה מתקשר למשטרה.

אבל הוא לא יודע את המצב. הוא צריך לדעת אם יש בן אדם שמאונן מחוץ לשער בית הספר. אם יש אירוע כזה אנחנו מדווחים כמטה. הרי בסוף זה רשות מקומית מול משטרת ישראל. זה לא משרד החינוך מול המטה. אם אני מדווח יש לי מוקד שאני מקבל אליו את כל הדיווחים על האירועים החריגים, כולל אירועים מהסוג הזה,

אז שאלתי אותך כמה יש לך. כששלחו אותי לדיון הזה לא ביקשו ממני להכין נתונים. אני אשמח לשלוח לכם.

בוודאי. אני מבינה שהמיקוד הוא גם על מורים וכל מה שמסביב. בזמנו העברתי את הצעת החוק שלפיה גם מורים שיש נגדם כתב אישום יושעו מבית הספר - - - - - בוועדת החינוך.

זה עבר ב-2014. זה כן מסייע לכם וראיתי לנכון לציין את זה. יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? כן, המועצה לשלום הילד. שלום למועצה לשלום הילד, בבקשה, ואנחנו נסכם את הדיון. אני עורכת דין ועובדת סוציאלית במועצה לשלום הילד. אני רוצה לדייק לגבי הנתונים. תוך כדי הדיון בדקתי את הדברים: לפי הנתונים שלנו, אחד מכל חמישה ילדים עובר התעללות. התעללות מוגדרת באופן רחב גם כהתעללות מינית, פיזית, נפשית וכדומה. לגבי הנתונים שיש לנו ופרסמנו בשנתון שלנו שפורסם בינואר שגברתי גם ראתה את הנתונים והשתתפה בדיון - - כן,

אחד מחמישה ילדים - - אחד מחמישה ילדים עובר התעללות על-ידי מבוגר. כמה בתוך המשפחה?

עוד לא הצלחתי להשיג אותו. אני אשמח להשלים את הנקודה הזאת. אבל אנחנו רואים עלייה מאוד ניכרת בפגיעות מין. זה ספציפית לדיון שלנו. עלייה של 10% בשנה האחרונה. עלייה של 10% בעבירות מין כלפי קטינים בין השנים 2021-2019 - - רע מאוד. - - עלייה של 47% במספר התיקים שנפתחו בגין עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים, עלייה של כ-19% במספר הילדים נפגעי עבירות המין ואלימות שטופלו במרכזי הגנה ועוד. למה אתם מייחסים את העלייה? האם זה בגלל שיש יותר פיקוח או משהו אחר? זה שילוב של גורמים. זה גם פיקוח, זה גם עלייה במספר העבירות, זה גם עלייה במספר הפניות לגופי הסיוע - - זה כולל עבירות ברשת? הייתה תקופה שהיו נתונים חסרים בגלל הקורונה ואז הייתה עלייה חזרה. אז בגלל העלייה ברשת? זה גם כולל עבירות ברשת?

עדיין לא התייחסתי לרשת. תודה, תודה - - אבל יש עוד דברים שרציתי - - תודה,

- - - לא. כי יש לנו פרוטוקול של הכנסת ונשאר לנו בדיוק דקה וחצי. יש לנו הפרות צו משמעותיות בקטינים שמגיעים אלינו, של מפוקחים של יחידת צור. אנחנו נשמח לקבל או לשמוע. אני גם אתקשר לורד. אנחנו חברות טובות ואני שותפה של המועצה אבל בזה נגמר השיח הזה. אני רוצה להודות לכל המשתתפים: לנציגי המשרדים, ליחידת צור,

בסך הכול היה דיון פרודוקטיבי ואנחנו קיבלנו תמונת מצב רחבה. כמובן, נקבל את המענה בהמשך על השאלות שהגשנו. אני רוצה לברך גם את הארגונים שהגיעו ואת כלל הגורמים שנמצאים כאן. הוועדה קוראת לשר לביטחון לאומי או למנכ"ל. נסיה, את אחראית על אגף - - אני מנהלת אגף התכנון.

אני מבקשת דיון, כפי שאמרתי קודם, או אצל השר או אצל מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי ספציפית על יחידת צור כדי לחזק אותה לבחון איפה יש חוסרים בתקציבים או בכוח אדם ולדאוג שיש להם כל הכלים כדי לפקח על מאות ואלפי עברייני מין שמסתובבים ברחובות ישראל. הוועדה מבקשת לקבל את כלל הנתונים מיחידת צור. אנחנו נעשה את זה בדיון סגור יחד עם חברי הכנסת שנמצאים כאן: מספר מפקחים, פיקוח תדירות לפי רמת מסוכנות, מספר מפוקחים חדשים כל שנה, מספר חידושי צווי פיקוח כל שנה. הוועדה מבקשת מהמשרד לביטחון לאומי לבחון את אפשרות העברת המידע מיחידת צור למוקד 105 ולהפך. אני מבקשת שתשבו עם 105 ולהדק את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, כולל עורכת הדין הרפרנטית מהפרקליטות.